בוקר טוב לכם. גבירתי מנהלת הועדה,

רשם פרלמנטרי בוקר טוב לך. אתה פעם שנייה כמדומני, שלישית, זכרתי משהו כזה. בטרם אנחנו ברשותכם נפתח את הדיון שלשמו התכנסנו:

התשע"ט 2018. כמידי יום אנחנו נקריא שיר. הבוקר יום שני י"ח בכסלו 26 בנובמבר. בשבת נקרא